בוקר טוב לכולן ולכולם, צבאח אלח'יר, good morning, אנחנו מציינות לרגל ציון יום זכויות האדם הבין-לאומי. אנחנו החלטנו בוועדה לקיים דיון על הנושא הכל כך חשוב, שבו בעצם אנחנו ביקשנו סקירה מהמתאמת הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם, עוה"ד דינה דומיניץ. לפני שאנחנו מתחילות את הדיון הכל כך חשוב, אני רוצה לציין שאנחנו בוועדה במשך הרבה זמן, מאז שהוועדה קמה, הוועדה מתעסקת בכל הסוגיות של סחר בבני אדם והחזקתם בתנאי עבדות. תכף אני גם אתן לדינה שתציג את הדו"ח שלה ואת המצגת. מדינת ישראל נמצאת ברמה שתיים בדו"ח שמדינת ישראל בעצם מדווחת אותו למדינת ארה"ב. המצב של מדינת ישראל הוא לא מצב טוב. אנחנו בוועדה, ואני גם בתור יו"ר הוועדה, רוצים להגיע למצב שבו אנחנו יוצאות מהמקום הזה, ואנחנו לא נהיה מדורגות במספר שתיים וגם לא במספר אחת, אנחנו נהיה במקום הכי טוב, אנושי, כלפי כל מי שנמצא במדינת ישראל, ובשאיפה גם מחוצה לה. אז הדיון הזה הוא דיון סופר חשוב, נמצאים איתנו גם נציגים, ולא נציגות, של השגרירות האמריקאית, ואני רוצה כמובן לברך אותם על הצטרפותם לדיון הכל כך חשוב הזה, על מנת שכולנו נשמע מה קורה איתנו במדינת ישראל, ובשאיפה מאוד גדולה שאנחנו, בסופו של דבר, נצליח ביחד לשתף פעולה עם כל משרדי הממשלה, ארגונים אזרחיים שעושות ועושים עבודה מצוינת, על מנת שנוכל לטפל בכל הסוגייה של סחר בבני אדם. נעים להכיר, המתרגמת מרינה,

אני אתן ברכה באנגלית,

נעשה, אנחנו במדינה שמדברת גם ערבית, גם עברית וגם אנגלית. מרינה, את לא צריכה לתרגם את האנגלית שלי, אחר כך מעברית לאנגלית זה יהיה מושלם.

אני מתכבדת לפתוח את הדיון על מניעת סחר בבני אדם. ברמה האישית, אני מודאגת מהדירוג הישראלי בדו"ח על הסחר בבני אדם של מחלקת המדינה האמריקאית. בתור יו"ר הוועדה הזאת, אני משתמשת בכל ישיבה כדי לקדם את המאבק בסחר בבני